אני פותח את הישיבה. סדר היום, הצעת תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (ועדה מייעצת), התשפ"ג-2023.

כל, עורכת הדין בת שבע נחמיה מיכאלי ממונה בלשכה המשפטית, משרד התקשורת,

אז אני אתן קצת רקע על התקנות. חוק התקשורת וההסדרה מכוחו שקובעים הוראות שחלות על מפעילי תקשורת, בין היתר לעניין חובת פריסת

תקשורת ואספקה של השירותים באמצעותה לכלל הציבור באותו אזור, אספקת השירותים לכל הדורש. לצד החובה הזאת, נקבעה בחוק סמכות לשר התקשורת לקבוע החרגה מהחובה הזאת. בהתאם לסמכות הזאת הותקנו תקנות הוועדה המייעצת שעליה אנחנו דנים היום. על איזו חובה את מדברת? חובה לפרוס רשת תקשורת ולספק באמצעותה שירותים לכל דורש באותו אזור. החובה הזאת יכולה לחול על כלל הארץ ביחס לחלק מהמפעילים, ויכולה לחול על אזורי שירות ספציפי. תיכף אני אפרט מה הסוגייה והבקשות שהוועדה דנה בהם. מה זה הסיבים האלה? גם סיבים, גם רשת מתקדמת וגם רשת ישנה שזו רשת הנחושת ורשת הכבלים של בזק והוט. אז לצד החובה הזאת, כמו שאמרנו, נקבעה סמכות לשר התקשורת להתקין תקנות שיאפשרו חריגה מהחובה הזאת. למה צריך חריגה? במקומות שבהם ימצא שיש הצדקה במקרים חריגים שבהם העלות היא מאוד גבוהה, הטופוגרפיה מקשה, יש בתוך תקנות הוועדה המייעצת ספח - - - אז האזורים האלה לא יקבלו את הסיבים האלה? תיכף נדבר על - - - רגע אני אגיד, זאת החלטה של שר התקשורת והוועדה היא בעצם ועדה שמייעצת, בוחנת בקשות וממליצה לשר התקשורת האם לתת - - - בוחנת את ההחלטה שלו, זה בערך המצב. לא, היא ממליצה בבקשות שמוגשות לוועדה המייעצת. אתם נותנים לו לפני שהוא מחליט, או אחרי שהוא מחליט אתם בוחנים את ההחלטה שלו?

לא, אנחנו לא מחליטים לפני. תיכף אני אסביר לגבי חובות פריסת הרשת - - - הוא שאל עכשיו מי המילה האחרונה. בסוף של שר התקשורת. של שר התקשורת. הוועדה מייעצת לשר - - - והוא יכול להחליט בניגוד לדעתם? צריך טעמים,

מבוססים או סבירים כדי לקבל החלטה בניגוד להמלצה כי זו ועדה מקצועית. אני מניח שתיכף תפרטי מה ההרכב שלה. זו ועדה מקצועית מורכבת מנציגי ציבור - - - ככה לא מגיעות רשתות לירוחם,

איפה שלא כלכלי. תיכף נסביר על סוגי הרשתות. סקירה קצרה בעניין התקנות, אז הוועדה בעצם היא ועדה שיש בה נציגי ציבור ונציגי משרד, כאלה שאחראים - - והיו כבר החלטות בעניין הזה? היו החלטות. בלי תקנות? לא, לא, התקנות קיימות. התקנות קיימות משנת 2011. למשל? תני לי דוגמה של החלטה. היו בקשות של חברת הוט שחלה עליה חובת פריסה אוניברסלית, ביחס לרשת הכבלים שלה, זו הרשת הישנה. היא הייתה צריכה לפרוס את הרשת שלה בכל הארץ ולספק - - אבל היא נכנסה לרשת של בזק. אני זוכרת את זה עוד מתקנות ההסדרים שלפני שבע שנים,

בחלק מהמקומות היא עושה שימוש ברשת של בזק, אבל היא בעצם אמורה להיות מוכנסת לתוך מתקנים של חברת בזק ופורסת שם את הכבלים שלה. בשנת 2014 היה דיון שההחלטות של הוועדה המייעצת על בקשות של הוט ב-239 ישובים, משהו בסדר גודל כזה, שאליהם היא לא הגיעה עם הרשת שלה. אחרי כל מיני סיבובים התקבלה החלטה עדכנית בשנת 2019 שאמרה בעצם שהוט טלקום יכולה לספק את השירותים שלה בניטרליות טכנולוגית.

היא יכולה לספק אותם באמצעות רשת נייחת שהיא פורסת והיא יכולה לספק אותם גם באמצעות רשת אלחוטית. בהחלטה נקבעו כל מיני כללים בנוגע לתנאים, בנוגע לאיכות השירות שהחברה תידרש לעמוד בה אם היא תספק את זה ברשת האלחוטית. זאת דוגמה של החלטה שהתקבלה כשהיה כבר באופק את הנושא של הרשתות המתקדמות וידענו שאנחנו הולכים למקום של אספקת שירותים באמצעות רשת מתקדמת יותר. זה סוג אחד של החלטות שהתקבלו במסגרת הוועדה. התקנות מתייחסות, כמו שאמרתי, גם לרשת הישנה, רשת הכבלים והנחושת של בזק והוט וגם לרשת מתקדמת. זה תקנות שכבר היו, אז איזה תיקונים עשיתם פה לתקנות האלה? הרי יש כבר תקנות, לא?

התקנות האלה קיימות, הן מתייחסות, כמו שאמרתי, גם לרשת הישנה וגם לרשת המתקדמת. אני רק אשלים מילה, הייתה כאן איזו שאלה לגבי הרשתות המתקדמות. לגבי הרשתות המתקדמות, בשנת 2021 נכנס תיקון לחוק התקשורת שקבע הסדר שונה מההסדר שהיה ביחס לרשתות הישנות. לא מפעיל אחד שיפרוס רשת מתקדמת בכל הארץ, אלא נקבע מתווה אחר שהתכלית שלו להגיע בסוף שבכל אזור יהיה בעל רישיון שתהיה לו חובה לפרוס רשת מתקדמת. המתווה קבע ככה, בשלב ראשון בזק, שיש לה יתרונות בפריסה של רשתות חדשות, תבחר את האזורים שבהם היא רוצה לפרוס רשתות. ביחס לפריסה בשאר האזורים, תוקם קופת תמרוץ שהיא תסובסד מתשלומים של חברות התקשורת בהתאם למתווה שנקבע בחוק. יש מקומות שלא פרסו רשת עד היום? תלוי איזה סוג של רשת. יש עדיין בקשות לוועדה המייעצת ביחס לרשתות. בפריפריה, נגיד בנגב איפה אין? בגליל? יש בקשות בפני הוועדה - - - לא, יש מקומות שנכון להיום אין רשת בכלל? לא, יש להבחין בין אספקת שירות לפריסת רשתות, אוקיי? יש מקומות שאנחנו יודעים שיש חברות שמספקות שירותים באמצעים אלחוטיים או באמצעות הרשת הסלולרית, או באמצעות גלים מילימטריים ויש בקשות עדיין גם ביחס לרשת הנחושת שנמצאות בפני הוועדה. טוב תודה, נעבור לעורך הדין איתי עצמון. יש לך הערה? התייחסות? יש לנו כמה הערות קטנות,

לאורך הקראת התקנות.

שתוקרא כל תקנה ותקנה ואנחנו נעיר. בסדר, אני רק אקדים ואומר שהתיקון הנוכחי שאנחנו מדברים עליו הוא בעקבות תיקון 76 לחוק התקשורת שבעצם שינה את מתכונת ההסדרה של הרישוי. לפי חוק התקשורת בעבר על מנת לספק שירותי תקשורת היה צריך לקבל רישיון מטעם המשרד והמשרד נקט במהלך שנועד - - - שכבר לא צריך. ביחס למרבית השירותים, אתה צריך להירשם במרשם של מנהל המשרד. יש עדיין שירותים שאתה צריך קבלת רישיון, אז ההתאמות בתקנות - - - בסדר, רק שתדעי, את תופיעי אצלנו הרבה? שאנחנו לא מומחים לתקשורת ולכן בבקשה תתני לנו הסברים יותר רחבים. אין בעיה. אוקיי, מאה אחוז. בבקשה, מי מקריא? נציגת המשרד. בבקשה, תקריאי. יש לכם איזו הערה ח"כים? טוב, בבקשה. "טיוטת תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (ועדה מייעצת), התשפ"ג 2023". כאן צריך רק לבוא "תיקון", כי זה תיקון לתקנות קיימות,

נכון. "בתוקף סמכותי לפי סעיפים 12(א) ו-(ב) ו-59 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב 1982 (להלן החוק), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה". יש לו כל מיני הערות, כן. אתה יכול ללכת אם אתה כל כך - - - לא,

הצוות. אז כנראה יש סיבה, אז תישאר, מה אתה רוצה? למה ביקשו ממך באמת? אני גם לא יודע. אז חכה רגע, נגמור את זה מהר, אל תדאג.

"תיקון תקנה 11. בתקנות התקשורת (בזק ושידורים) (ועדה מייעצת), התשע"א-2011 ‏ (להלן, התקנות העיקריות), בתקנה 1 במקום ההגדרה "בעל רישיון" יבוא: ""ספק מורשה" החברה, ספק שירותי בזק נייחים וספק מורשה ברשת מתקדמת,"; במקום ההגדרה "בעל רישיון ברשת מתקדמת" יבוא: ""ספק מורשה ברשת מתקדמת" מי שנקבעה ברישיונו או בהוראת המינהל שניתנה לו,

חובה לפרוס רשת מתקדמת באזור שירות בהתאם לסעיף 14ד(ו) לחוק,"; ההגדרה "בעל רישיון מפ"א" תימחק, אחרי ההגדרה "גוף בוחר" יבוא: ""ספק שירותי בזק נייחים" כהגדרתו בסעיף 14א לחוק, שאינו החברה,"; ההגדרות "רישיון מפ"א" ו- "תקנות המפ"א" יימחקו."

בעצם אנחנו מתאימים כאן בסעיף ההגדרות לחוק את המונחים, לעולם שההסדרה החדשה בעקבות תיקון מס' 76. לפי ההסדרה החדשה שנקבעה בחוק ספק מורשה יהיה מי שמקבל רישיון, או מי שמספק שירותים לפי הרישום שלו במרשם. אנחנו מתאימים כאן את ההגדרות לצורך התקנות כאן, גם את ההגדרות של ספק מורשה, גם ההגדרה של ספק מורשה ברשת מתקדמת.

זה אותו הדבר? מי שמספק זה כמו אחד שקיבל רישיון?

בהמשך לתיקון מס' 76 ספק מורשה כולל גם בעל רישיון וגם מי שמספק שירותים לפי הרישום שלו במרשם. אתם צריכים להראות לנו אולי בפעם הבאה את התיקונים על הקיים.

יש לכם את זה? כי אנחנו לא יודעים מה תוקן. כמו בהצעת חוק.

מה רצית להעיר?

רציתי להעיר שתי הערות לעניין הגדרת ספק שירותי בזק נייחים. ההגדרה שהצעתם כאן מפנה לסעיף בחוק שמתייחס בכלל לעניין של פריסת הסיבים האופטיים, וההגדרה שם מתייחסת למעשה לחברה אחת. זה בעצם לספק מורשה שבמועד הקובע, שהוא המועד הקובע לעניין רפורמת הסיבים, היה בעל רישיון כללי למתן שירותי בזק פנים ארציים נחיים וכאן מיעטתם גם את החברה, כלומר מיעטתם את בזק.

אז אנחנו בשיחות מקדימות, שאגב נמשכו ממש עד שעה לפני הדיון, שמדובר בעצם על חברה אחת. חשבנו שכדי לפשט את הדברים עדיף פשוט לכתוב לאיזו חברה אנחנו מתכוונים, מכיוון שבכל מקרה הכוונה היא להקפיא מצב, להתייחס לנקודת זמן שהייתה בעבר. ומדובר רק בבזק? כאן מדובר על חברת הוט טלקום, נכון? הוט טלקום, שותפות מוגבלת. כן, ולא צריך את כל ההגדרה המסובכת. בעצם, אין לך בעיה עם זה, נכון?

אוקיי, והערה יותר טכנית נוספת. צריך יהיה להוסיף כאן הגדרה לרישיון, כי בעצם גם בחוק אין הגדרה של רישיון וגם בתקנות האלה, אז אנחנו מציעים להוסיף רישיון שזה יהיה רישיון בזק שניתן לפי סעיף 4, או התאמת נוסח אחרת כפי שנסכים. אבל ברמה העקרונית צריך להוסיף כאן הגדרה של רישיון. כן.

מי בעד אישור הנוסח הזה בתוספת ההערות של היועץ המשפטי? הצבעה אושרה פה אחד "החלפת מונחים2. בתקנות העיקריות, בכל מקום, במקום "בעל רישיון" יבוא "ספק מורשה", במקום "בעל רישיון מפ"א" יבוא "ספק שירותי בזק נייחים" ובמקום "רישיון המפ"א" ו"הרישיון הכללי" יבוא "הרישיון", ושינויי הצורה הדקדוקיים המחויבים ייעשו לפי זה."" כאן, בהמשך לשינויים שעשינו בסעיף 1, בהגדרות ובמונחים, נדרש להתאים את השינויים לאורך התקנות ועל זה בעצם הסעיף הזה מדבר. החלפת מונחים לאורך התקנות. כן, רק מכיוון שההוראה הזו מאוד גורפת, ראינו שקיימת היום הוראת מעבר בתקנות המקוריות שבה לא צריך להחליף את המונח, מכיוון שהיא מתייחסת למצב שהיה לפני שהותקנו התקנות המקוריות ב-2011. אז צריך פשוט למעט מפה את תקנה 9. מקובל? אוקיי, נשארתי לבד. מי בעד? אני בעד. הצבעה אושרה פה אחד אוקיי, סעיף .3 עם התיקונים שהיועץ אישר, כן. "תיקון תקנה 2 3. בתקנה 2 לתקנות העיקריות, בתקנת משנה (א) בפסקה (1), במקום "תקנה 18(ג)(3) לתקנות המפ"א" יבוא "סעיף 64א(ג) לחוק"; (2)בפסקה (2), במקום "תקנות 26 ו-27 לתקנות התפעול" יבוא "סעיף 64א(ג) לחוק"; (3)בפסקה (4) אחרי "במסגרת הרישיון שהוענק לו" יבוא "או במסגרת הוראת המינהל שניתנה לו, לפי העניין,"; במקום "המחייב" יבוא "המחייבים"; (ג)אחרי "באזור השירות הקבוע ברישיונו " יבוא "או בהוראת המינהל, לפי העניין"." רוצה לקרוא כבר את תקנה 4 גם? מכיוון שזה בעצם גם תיקון. "תיקון תקנה 44. בתקנה 4(7) לתקנות העיקריות, אחרי "והאזור נקבע ברישיונו" יבוא "או בהוראת המינהל שניתנה לו, לפי העניין,"." הערות איתי? אני מציע שקודם התיקון יוסבר, מה מהות התיקון. נראה לך שאנחנו יכולים לדעת? מפנים אותנו לכל מיני - - לכן כדאי שיסבירו את המהות.

חובת האוניברסליות כפי שהייתה קבועה טרם התיקון, היא נגזרה מכמה מקורות נורמטיביים. קודם כל בראש ובראשונה הוראות בהגדרות שהיו קיימות בחוק התקשורת. חלק מההגדרות נמחקו ולכן נקבעה חובת האוניברסליות בהוראה נפרדת, הוראת מעבר, בסעיף 64(א)(ג) לחוק. לכן, אנחנו מציעים להפנות כמקור לסמכות קביעת החובה של האוניברסליות על המפעילים השונים, להפנות לסעיף הרלוונטי. לעניין חברת בזק וחברת הוט ביחס לפריסת הרשת הישנה שלה, זה סעיף 64(א)(ג) לחוק. אני רק אחדד. סעיף 64(א) הוא הוראת מעבר לגבי התיקון האחרון שהיה ששינה את מתכונת ההסדרה. חובת האוניברסליות לא רק מוסדרת שם, יש גם סעיף אחר בחוק, סעיף 12 שבעצם קובע אף הוא את החובה, או מסמיך את השר לקבוע חובת אוניברסליות. לכן חשבנו שצריך להפנות גם לסעיף הזה כדי שהבקשות, ככל שיוגשו, יתייחסו גם למצב שקיים לפי הוראת המעבר, וגם ככל שיהיה שינוי עתידי, למשל ברישיון קיים של אחת החברות, או בהוראה שתחול על אחד מבעלי הרישיונות שאתם מדברים עליהם כאן בתקנה, שניתן יהיה להגיש בקשות גם בעתיד. אוקיי, אני רק אחדד לעניין הזה. אנחנו לא מדברים כאן על כל תיקון בהוראות הרישיון. הוראת המעבר נועדה בעצם לקחת את החובה שהייתה קיימת לפני תיקון 76 של ההסדרה החדשה ולהחיל אותה בהתאם להוראת הסעיף על החברות הרלוונטיות, שזה בזק והוט, שהייתה להן חובת אוניברסליות מכאן ואילך, וזה כל עוד הם ספקים מורשים. כל עוד הם ספקים מורשים החובה הזאת חלה עליהם, גם בהתאם להוראה הזאת צפויה להתפרסם רשימה של ספקים מורשים והחובה שמוטלת עליהם מכוח הסעיף הזה. אז אנחנו לא רואים צורך בכל תיקון שייעשה לקבוע מחדש את חובת האוניברסליות כי היא בעצם כבר קיימת מכוח סעיף 64(א)(ג). לא, לא לכך הייתה הכוונה. ההוראה שלגביה כיוונתי את דברי הייתה גם סעיף 64 שמתייחס לבעל רישיון ישן, וגם לסעיף שקיים בחוק, סעיף 12 שהוא הסעיף שקובע גם את ההסמכה לעניין חובת האוניברסליות וגם לגבי הסיוג של החובה הזאת. לכן אנחנו מציעים פשוט להוסיף למען הדיוק גם את סעיף 12(ב)(1)(א) לפני סעיף 64(א), שיהיו בעצם שני מקורות סמכות. מקובל, אבל אני מבהירה שוב שזה לא גורע מהחובה כפי שהיא נקבעה לפי סעיף 64. לא,

זה פשוט עניין של דיוק משפטי, זה הכל. זהו? גם בפסקה 1 וגם בפסקה 2, כן. בכל מקום שיש הפנייה לסעיף 64(א) שהוא הוראת המעבר, נצטרך להכניס את התיקון הזה.

התקנות שהקראנו בתוספת ההערות של היועץ המשפטי שמוסכמות על משרד התקשורת אנחנו בעד. הצבעה אושרו פה אחד עכשיו צריך לאשר את הכל ביחד? לא, לא. למעשה התקנות אושרו. טוב, תודה רבה לכולם, הישיבה הסתיימה. הישיבה ננעלה בשעה 13:30.